אני פותח את הישיבה של הוועדה המסדרת. אנחנו דנים היום בהרכבי ועדות שאנחנו רוצים להקים בכנסת, למעשה כולן ועדות זמניות שיוקמו אך ורק עד הקמת הוועדות הקבועות, ועדות מיוחדות זמניות. ואנחנו מדברים על מספר ועדות. תכף יהיה לפניכם, נחלק את ההרכבים - - - מי זה מחלק? אני חילקתי. הוא אמר בזלזול. הוא שאל. מה אתה רוצה? סתם, אני מחמם מהתחלה כבר. מה אתה ישר מגיב? אם לא איזה ארגון שמאל קיצוני שמנסה לדחוף. זה התחלף. זה היה בסיבוב הקודם,

מעכשיו מה שאתה תקבל יהיו דברים טובים. מצוין. אנחנו עושים מספר ועדות, אני עובר על הסדר-יום. למעשה הוועדות שאנחנו מדברים עליהן אחת זו ועדה משותפת זמנית לענייני כספים וחוץ וביטחון ביחד לתקציב הביטחון. היא כמובן מורכבת מהוועדות הזמניות הקיימות, וזו ועדה אחת. ועדה שנייה שאני רוצה לדון בה היא ועדה שתכננו שתהיה בראשות האופוזיציה, שהיו"ר שלה יהיה מהאופוזיציה, וזו ועדה מיוחדת זמנית לענייני קליטה. גם היא בעצם מיוחדת, ולכן זמנה יוגדר ברגע הקמת הוועדות החדשות, הקבועות. ועוד שתי ועדות, שהן ועדות שאנחנו ניכנס אליהן לחקיקה בשעה טובה ובעזרת השם בשבוע הבא, כאשר הן באות לטפל בחקיקה שנדרשת לכינון הממשלה. ועדה אחת תהיה ועדה לתיקון פקודת המשטרה, תכף אני אעבור על זה גם טיפה יותר בהרחבה, וועדה שנייה תהיה ועדה שדנה בחקיקה לקראת כינון הממשלה, כאשר הנושא הראשון על סדר-יומה, ומחולק לכם פה דברי הסבר, להצעת חוק בעניין כשירותם של שרים. זה למעשה ארבעת הנושאים המרכזיים שאנחנו דנים בהם היום. אדוני היושב-ראש, אני יכול רק - - - עוד שנייה, תכף אני אתן לך. אני רוצה להגיד רגע מילה מקדימה, כי אני מבין שבשתי הוועדות המיוחדות של החוקים שאנחנו רוצים להעביר לפני כינון הממשלה הוועדה לתיקון פקודת המשטרה והוועדה לתיקוני חקיקה לכינון יש אולי כל מיני שאלות לגבי תוכן החקיקה עצמו, כי החוק למעשה עוד לא עבר, לא קיבל טרומית, אנחנו באירוע שהוא קצת באיזושהי אי-ודאות. אז קודם כול המטרה של הישיבה הזו זה טיפה להסיר את האי-ודאות, אני אדבר על זה בהמשך. אבל המסר עקרוני, וחשוב לי להבהיר אותו, שאנחנו רוצים לקיים הליך חקיקה מסודר בוועדות עצמן ככל שניתן. אין ספק שיש לנו לוחות זמנים מוגבלים, מה לעשות? וככל שאנחנו בוודאי נמצה את הדיון פה על הרכב הוועדה, יחסי הכוחות בין אופוזיציה לקואליציה, נחסוך שעות של דיון שיכולות להיות מוסבות לדיון במהות החוק.

אני תכף אדבר גם על המהות, כדי שלפחות באמת יהיה רקע. הרי זה לא באוויר, אנחנו יודעים בדיוק מה מטרת החקיקה הזו ומה באים לתקן, אני מקווה שהכנסת תתמוך בזה. אבל בעצם בדיון שאנחנו מקיימים פה אנחנו מאפשרים יותר זמן דיון בחוקים עצמם בוועדות לאחר מכן, כי כולם, כל החברים שיושבים פה, מנוסים, מכירים ויודעים, שיש להפריד בין החוק עצמו, והדיון על המהות של החוק עצמו, לבין המבנה שאנחנו מייצרים לו, המבנה הפרלמנטרי שבו אנחנו מחוקקים אותו, בטח בתקופה זו שבין שמשות, שבין ממשלות. אז זה המסר להקמת הוועדה. ולכן מה שאני מבקש לפני,

ואני אתן לך התייחס מיד, דווקא לפתוח בשתי התייחסויות קצרות לגבי המהות עצמה, ומשם אני אהיה מוכן לשמוע את כל הדברים.

לעניין הוועדה המיוחדת לתיקון פקודת המשטרה אני אקריא גם את ההצעה כדי שנעבור על ההצעה הוועדה תדון בהצעת חוק שתגיע לתיקון פקודת המשטרה, שמטרתה להעביר את היחסים בין הדרג המבצע לדרג הנבחר. אנחנו יודעים שנים רבות, כולל מוועדת אור, על הערות שעלו על היחס בין השר לבט"פ, שאולי ייקרא בט"ל, לבין הדרג המבצע, המפכ"ל, ואיך הדבר הזה צריך להיות מוגדר. לעניין הזה תוקם

היא תדון בצורה המקצועית ביחסים האלה, ואנחנו מקווים לייצר פה באמת הבהרה, שחסרה דרך אגב בלא מעט ועדות בנושא הזה.

הוועדה וזה חשוב לי רגע,

כי אני אומר: זה כבר לנגד עיניכם, ואני אשמח גם אם יש הערות. על איזה מדברים, יואב? זה בכלליות. ועדה של המשטרה, לא בכלליות. ועדת חוק לתיקון פקודת המשטרה. יכהנו 13 חברי כנסת. יש הצעת חוק? חבל שאתה מתפרץ בלי שהקשבת, והגעת באיחור. אני אשלים לך אחרי דבריי את מה שאתה שואל. תבוא לתרגול. פתאום עניתי לפני שבאת, אני אעשה את זה עוד פעם אם אתה רוצה, אבל אין בעיה. 13 חברי כנסת, זה שבעה קואליציה, שישה אופוזיציה, כאשר סיעת הליכוד שלושה חברים, יו"ר מסיעת הליכוד; סיעת יש עתיד שני חברים; סיעת המחנה הממלכתי חבר אחד, סיעת ש"ס חבר אחד, סיעת יהדות התורה חבר אחד, סיעת הציונות הדתית חבר אחד, עוצמה יהודית חבר אחד, ישראל ביתנו חבר אחד, רע"מ, חבר אחד, וחד"ש-תע"ל חבר אחד. למעשה יש נציגות כמעט לכל סיעות הבית. יושבת איתנו חברת הכנסת אפרת רייטן. בוועדה של 13 אני לא יכול, גם ככה הכף פה מוטה לטובת שמירה על נציגות גבוהה. יש דרך אגב תמיד את השאלה: האם אתה נותן כוח יחסי, ואז בעצם מאבד ייצוג של מפלגות? או האם אתה קצת מקטין את גודלן של המפלגות הגדולות, על מנת שגם הסיעות היותר-קטנות יקבלו ייצוג? ולצערי לא הצלחנו. דרך אגב, במסדרת הזו, בעשר-תשע.

אז למה שלא נגדיל את זה עוד? יש טעם לפגם, כמו שאתה בוודאי רואה בעצמך. כל הסיעות נמצאות למעט סיעה אחת.

אפרת, בסדר, תכף ננהל על זה דיון, ברשותך. הוועדה המיוחדת הזמנית לענייני קליטת עלייה, גם היא באותו מבנה. אני לא רואה צורך לעבור, אין שום שוני בין המבנה. הסמכויות שלה הן כמו סמכויות הוועדה הקבועה. ואני אומר עוד פעם: היא תהיה מיוחדת,

ותוחלף ברגע שתוקם הוועדה הקבועה. מה תכלית הקמתה? אולי פספסתי את זה?

אנחנו מקימים פה ועדות זמניות, והחלטנו לתת לאופוזיציה גם ראשות של ועדה זמנית. אתה חייב. אתה לא יכול להקים בלי לתת לאופוזיציה. מה זאת אומרת? בגלל זה. אתה לא עושה טובה פה. אז זהו שלא.

אז התשובה היא שלא. אתה לא חייב לתת ועדה זמנית לאופוזיציה? לא, אני לא חייב. קודם כול אתה טועה, אני לא חייב. אז בוא נסכם שטעית ונמשיך הלאה. לא מקובל בכלל לתת בוועדות זמניות לאופוזיציה. עזוב, הוא טעה ונמשיך הלאה.

אני עכשיו עובר דווקא לוועדה - - - יואב, מה הנדיבות לגבי קליטה לא הבנתי. אני כבר לקראת סיום, ומפה אני בהחלט אפתח את הדיון. רק שאלה: למה דווקא עלייה ולא הוועדה - - - בדיוק. זאת השאלה. אתייחס לזה. תקימו ביקורת המדינה. אני אתייחס לזה כשנגיע לדיון. הקמת ועדה מיוחדת לדיון בחקיקה לקראת כינון הממשלה. הרכב הוועדה: תשע קואליציה, שמונה אופוזיציה. בוועדה יכהנו 17 חברי כנסת, על פי ההרכב הבא דרך אגב, הערת ביניים, אני לא יכול לעשות ועדה של 19,

כי 19 זה מעבר למספר שמותר. מותר 15. רק בוועדת חוקה, וזו מעין ועדת חוקה, אתה יכול לעלות ל-17. ולכן אנחנו מדברים על 17. סיעת הליכוד, 4 חברים, יו"ר מסיעת הליכוד, סיעת יש עתיד, 3 חברים; סיעת המחנה הממלכתי, 2 חברים; סיעת ש"ס, 2 חברים; יהדות התורה, ציונות דתית, עוצמה יהודית, ישראל ביתנו,

חד"ש-תע"ל חבר אחד לכל סיעה. אני רוצה להקריא, ומצורף לכם, דברי הסבר. אני כבר יודע לומר לכם שצורפו דברי הסבר, אני רוצה לקרוא את זה כדי שאנשים ידעו בסוף בהחלט מה המהות כשאנחנו מקימים את הוועדה הזו, למשל על החוק הראשון, שמן הסתם יגיעו לוועדה הזו. תנאי מקדים למינוי לתפקיד שר הוא עמידה בתנאי הכשירות הקבועים בסעיף 6 לחוק-יסוד: הממשלה. בין תנאים אלו נקבע בסעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד, כי "לא יתמנה לשר מי שהורשע בעבירה ונידון לעונש מאסר וביום מינויו טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר או מיום מתן פסק הדין, לפי המאוחר". אנחנו הולכים להציע שתנאי הכשירות שבסעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד, שנוקט בלשון "לעונש מאסר", עניינו בריצוי מאסר בפועל ולא במאסר על תנאי, וזאת מהטעמים הבאים: ראשית, לשון סעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד מדברת על תום ריצוי עונש, וברור שעניינה בריצוי עונש מאסר בפועל, שכן עונש מאסר מותנה אינו מרוצה כלל. שנית, חיזוק לעמדה זו ניתן למצוא בהוראות סעיף 52 לחוק העונשין, שעניינו מאסר על תנאי, ובו מובהר כי מאסר על תנאי לא נועד לריצוי, ומי שנדון למאסר על תנאי "לא יישא את עונשו", אלא אם עבר תוך תקופת התנאי עבירה נוספת שנקבעה בגזר הדין והורשע בגינה. שלישית, חיזוק נוסף לעמדה זו ניתן למצוא בלשון סעיף 19(א) לחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, אשר כוללת גם היא את המונח "מאסר", מבלי לציין אם כוונתה למאסר מכל סוג שהוא או למאסר בפועל, אולם ברור בהחלט מהקשר הדברים, האמור בסעיף 19(ב) לאותו חוק, ומהאופן בו פורש הסעיף, כי כוונת החוק היא למאסר שרוצה, מאסר בפועל, וכן מאסר על תנאי שהופעל. רביעית, אף פסיקת בית המשפט העליון 1993/03, התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' ראש הממשלה, מעלה כי עניינו של סעיף 6(ג)(1) לחוק היסוד במאסר בפועל דווקא ולא במאסר מותנה, מסקנה העולה מדבריו של כבוד השופט בדימוס חשין, זיכרונו לברכה, ביחס לסעיף שבנדון:

הרשעה אשר שילחה" - - - היום יום הולדת - - - עכשיו? ב-money time?

תודה רבה לכולם. אני חשבתי שאני מתחת לרדאר.

תודה רבה. אני ראיתי אותך פה, אפילו זה לא עלה לי, כי אמרתי: אנחנו דנים על החוק לתיקון פקודת המשטרה. אני בחוץ וביטחון, באתי להגיד מזל טוב.

אז אני קודם כול מתרגש, הפתעתם אותי כולם באמת, ותודה רבה. אני מנצל את ההזדמנות לאחל, שבעזרת ה' יהיה לכולנו, לכל עם ישראל המשך שנים מאושרות, בריאות ומוצלחות, ושכולנו נעשה ונצליח, בעזרת ה'. תודה רבה. אני חוזר לעניין לא פחות חשוב, על הנושא של הסיבה להקמת הוועדה. מה זה ב-money time? לא יכלו לחכות לאיזה סיום פסקה? רצו להוציא אותנו מריכוז, הוציאו אותך. הוציאו אותי לגמרי. "הרשעה אשר שילחה את פלוני לבית הסוהר וטרם עברו שבע שנים מיום גמר ריצוי העונש (או מיום מתן פסק-הדין), הרשעה מעין זו תמנע את מינויו של פלוני להיותו שר בממשלה" (עמ' 896, מי שרוצה). על אף האמור, בית המשפט העליון לא קבע עד עתה מסמרות בדבר פרשנות הסעיף. חוסר הבהירות שנגזרת מכך פוגעת בציפיות הנדרשת מהוראה בתחומים אלו, ובזכותו של מועמד לכהונת שר לדעת מה הסטאטוס המשפטי הנוגע לו, ואם יש לפנות בעניינו לקביעת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית כמצוות הסיפא בסעיף שבנדון, אם לאו. עוד יצוין, כי בסעיף המקביל בחוק-יסוד: הכנסת, שעניינו בתנאי הכשירות לתפקיד חבר כנסת, סעיף 6(א) לחוק היסוד, וכן בסעיף המקביל בחוק הרשויות המקומיות, שעניינו בתנאי הכשירות לתפקיד חבר מועצת רשות מקומית, סעיף 7(ב), קבוע במפורש כי כשירותו של פלוני להיבחר לכנסת או למועצה לרשות מקומית מוגבלת, אם נידון לתקופה העולה על שלושה חודשי מאסר בפועל דווקא וטרם חלפו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו. תיקון חוק-יסוד: הממשלה בהתאם ייצור ודאות ובהירות חוקית, ויביא להרמוניה חקיקתית נדרשת ורצויה לאור הוראות חוקים אלו. ולניקיון כפיים.

הזכות לבחור ולהיבחר היא זכות יסוד במשטרנו החוקתי. זכות זו באה לידי ביטוי אף במינוי חבר הממשלה ואישור מינויו בהצבעת רוב במליאת הכנסת, ובכדי להביא לידי ביטוי את רצון העם ובחירת הציבור באופן מיטבי, אשר הביע את אמונו במינוי זה, ואשר הועמד לבחירת הציבור חרף עונש המאסר על תנאי שהושת עליו. אין זה מן הראוי למנוע את התכלית הרצויה בשל עמימות בנוסח החוק. מוצע לפיכך לתקן את חוק-יסוד: הממשלה, ולקבוע בו כי קביעת הגבלה כה משמעותית על האפשרות של אדם להתמנות לשר תהיה מותנית בכך שנגזר עליו עונש מאסר בפועל, וטרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונש המאסר בפועל. תיקון זה נועד ליצור ודאות ובהירות, להביא להרמוניה חקיקתית בין הוראות הכשירות החלות על שרים ואלה החלות על חברי כנסת וחברי מועצת רשות מקומית, ולהבטיח באופן מיטבי את הזכות להתמנות לשר אשר מינויו נעשה באישור הכנסת. הבטחת פרשנותו הנכונה של סעיף הכשירות משרתת תכלית זו. יאללה, בוא נצביע. עכשיו. קודם כול אני שוקל את הצעתך בכובד ראש. עברתי על המבנה הסיעתי של הוועדה. אני רוצה לענות למתן כהנא, למרות שכבר התייחסתי, כי חשוב לי בכל זאת. דרך אגב, תחלקו עוגה לכולם. גם לאופוזיציה, כן?

עוד מעט הם ישימו אותנו במכלאות, עד אז הם נותנים לנו לאכול. איזה כיף להסית, חברת הכנסת רייטן. אני חזרתי על מה שאתם אמרתם.

תענוג.

סליחה, מי אמר: אנחנו רוצים לשים אתכם במכלאות? זה לא המצאה של האופוזיציה.

זה כל מה שנשאר לכם, רק להסית.

מכלאות, לדרוס, לבטל, אקונומיקה, לשים ליד הקיר. אני רק מזכירה לך. אני לא יודע את מי שאת מצטטת, אבל "כוחות האופל" - - - אני מצטטת.

תנו לי לענות למתן כהנא על השאלה שלו, כי זו שאלה מהותית. אני חוזר רגע על דבריי ואומר: יש פה משהו שהוא באמת קצת יוצא דופן, בזה שאנחנו כבר דנים על הוועדות לפני שהחוק הונח, החוק עצמו כבר עבר טרומית ונצטרך להחליט. אני אומר עוד פעם: זה חוקים שאנחנו נהיה חייבים לחוקק לפני כינון הממשלה. הסברתי והקראתי.

למה חייבים? אני תכף אגיד. ככה בא לנו. אה, הינה. חוקים במדינת ישראל, אזרחי ישראל כי "ככה בא לנו". שמענו. ככה בא לך.

כי אתם חלשים,

כי לא תקום לכם ממשלה אם לא תשלמו במזומן לפושעים שיהיו שרים? מיכל, לא להפריע.

אפרת, תיתני לי לענות ואל תתפרצו יותר.

מספיק. התשובה היא פשוטה, הקראתי אותה לפני רגע. אם הולכים למנות שרים בכינון הממשלה, צריך שתהיה בהירות באירוע הזה. זו דוגמה אחת למדוע. אבל אני רוצה לענות למתן כהנא. מתן כהנא שאל: מדוע? אז אמרתי: הסיבה היא שאנחנו רוצים, דווקא ההפך, לייעל את עבודת הכנסת, לאפשר כמה שיותר זמן לחקיקה הזו, שהיא מוגבלת בלוחות זמנים. אם אנחנו עכשיו ניכנס לאירוע, שנפסיד שעות עבודה על החקיקה, אני חושב שזו טעות. אני חושב שנכון להבהיר את המבנה. עכשיו למשל נשמע טענות של חברת הכנסת רייטן על המבנה של ההצעה. אלה הטענות האחרונות שיהיו לי. זה הסבר שמתאים ליום הולדת. אנחנו נמצה את הדיון הזה, וכשיבוא החוק אנחנו ניקח החלטה וזה בסדר גמור. אני ממש לא מסכים למה שאתה אומר.

אבל אני מבקש לדבר. אבל הוא מתפרץ. אתה תקבל. אתה הראשון.

מי שרגיל כאן לחוסר תרבות דיון זה לא אנחנו. כולם התפרצו. ושלא נדבר על תרבות הדיון שלך. תזכור מה היה כשאחרים עמדו בראש הישיבה. לא נתתם לנהל כאן דיון אחד.

אז איך אפשר להקים ועדה לעניין החוק, כשלחוק אין פ'? אולי היועצת המשפטית - - - לא, אני עונה לך, ואחרי זה ניתן זמן ליועצת. כולם ידברו. גם היועצת המשפטית.

ואני חוזר על דבריי, זה גם קצת קשור למה - - - כדאי שתשימי לב למה שאת אומרת,

אחרת יכול להיות שיפטרו אותך. אפרת, עכשיו את מפריעה. סליחה. אני חוזר על דבריי שוב, כי אני חושב שזה חלק משמעותי. מעבר לכל מה שדיברנו שרוצים לעשות, חלק מאוד משמעותי זה באמת על הסיבה, ואיך אנחנו דנים פה בהקמת ועדה לפני שיש פ' לחוק. שאלה טובה. שאין לזה תקדים, נכון? אני לא יודע אם יש תקדים. לא בדקתי.

אולי כן, אולי לא.

זו שאלה טכנית, בלי קשר לפוליטיקה, בלי קשר לקואליציה. אז הינה אני אומר,

להרגיע אותך: על שתי הוועדות הוועדה המיוחדת לענייני תיקוני חקיקה לכינון ממשלה והוועדה לתיקון פקודת המשטרה שבשתיהן אין פ' ולא ראינו עדיין את החוק, אנחנו נדבר עליהן ברמה העקרונית, לא נצביע עליהן היום.

וזה יגיע למסדרת, ואז

אבל איך אפשר לעשות תקדים אם אין לנו את החוק מול העיניים? אני יכול להגיד לך לגבי זה, שמכיוון שהוועדה המסדרת מעולם לא דנה במהות של חוק עצמו.

זה קיים מבחינת התקשורת,

זה יכול להיות קיים מבחינת שאילתות, לשאול מה רוצים לעשות, אבל להקים ועדה או לדבר על הקמת ועדה

אז אפשר היה לעשות את זה בצורה מסודרת,

מאה אחוז.

שמה שאמר בועז ברמה הכללית כנראה מסכם לכולם,

לא, אין פה שום דבר.

לא התייחסתי כלל לחוק השני של פקודת המשטרה, שזה עוד חוק שמן הסתם בזמנים הרגילים אני

וכל הפייקים שאתם מפיצים לא יעזרו לכם.

ווליד, אתה רוצה לדבר?

אני דיברתי אתמול כאן בוועדה על הדאגה שיש בליבי כאזרח במדינת ישראל, מניח שלמעלה ממחצית אזרחי המדינה מודאגים

חבורת חברי הכנסת. אתם יודעים מה? אל תחסכו. זה מצוין, אל תחסכו.

אפרת, לא להפריע. אני מדברת איתו בנימוס. לא, את לא מדברת בנימוס, את מפריעה לי.

וגם בנימוס. אז אני מבקש בנימוס לא להפריע.

חוסר תרבות של ממש.

עכשיו אני רוצה לשאול, אני מבקש התייחסות של היועצת המשפטית: אם אנחנו נקים ועדה שמיועדת לטפל בכל תיקוני החקיקה העתידיים לקראת הקמת הממשלה, זה שונה מאשר אם

מורשע באלימות. איך אתה לא מתבייש לשבת במפלגה של עבריין מורשע באלימות

הוא כבר לא במפלגה שלי.

אתה כן. אתה מדבר שטויות.

איך אתה מושל? את כל התיקים כבר מכרתם. לא נשאר לכם כלום.

רק הגעתי. נכון, כי את מפריעה, רק הגעת והפרעת. מה כבר

אז נדבר על נבחר הציבור שכבר הורשע בדין פעם אחת - - פעם שנייה. - - נשא תקופת קלון,

ועכשיו מבקש לשנות - - - אבל זה כשנגיע.

אל תעזרו לו.

שנייה, אני רק ציינתי שטוב שהזכרנו שיש מערכת משפט במדינת ישראל, וגם נבחרי ציבור מורשעים בדין כשהם עוברים עבירה. אבל כאן אנחנו באמת בראשיתו של עידן, שכל המאמץ

מה המשמעות שבאים מרכיבי הקואליציה הקואליציה ההומוגנית הזו שאתם מדברים עליה ואומרים: אם לא נשנה חוקי יסוד כדי שנוכל למנות את השר כבר בעת השבעת הממשלה?

זו הממשלה - - - תודה. אפרת רייטן, בבקשה. תודה רבה,

אני כמובן מצטרפת ליום הולדתך. אני רוצה להגיד: אני באמת מרגישה שאני צריכה אחרי שאני יוצאת מכאן לשטוף

זכור לי לילות שלמים - - - דיברנו על הכללי. סליחה, אני לא סיימתי.

אני לא רואה שאתה הופך לי את השעון. את רוצה? אני אתחיל להפוך שעון, זה יהיה הרבה יותר קצר.

ולכן אני אומרת שהדבר פה הוא הכשרה לא רק של שחיתות, אלא לעשות כאן כמה וכמה צעדים איומים: א' לנסות ולרסק פה כל זכות בסיסית שיש לאופוזיציה, אפילו להחליט על עצמה אתם לא נותנים. אתם קבעתם, אתם הודעתם ברגע האחרון. אותנו בכלל לא השארתם כאן באף ועדה, ואתם יודעים שזה לא תקין,

אתם לא תחליטו לא עלינו ולא על אחרים, כי זה לבוא ולעשות - - - אז מה את מציעה? להסיר את מי? קודם כול אני שמה את הדברים. זה דבר ראשון, לא לפגוע כאן בזכויות. לא להכשיר פה מושחתים. טוב, תודה. אחרון. ולא לעשות כאן תקדימים משפטיים כאלה בתוך ועדת הכנסת. ואני יודעת שיש לכם ביקורת על מה שהיה שנה שעברה,

אני רוצה לומר לכם, מוצדקת. נו, היה שווה שתהיו באופוזיציה רק בשביל זה. לא נכון, גם אמרנו את זה. אני יודע. ואני רוצה לשמוע את ארבל. אני רוצה לשמוע אותה נותנת הכשר לכל מה שקורה כאן עכשיו, כי הדברים האלה, הפרוטוקול הזה כן יעמוד בבית משפט, כי אין סיכוי שאנחנו נעבור לסדר-היום על הדברים האלה. טוב, תודה רבה.

אני מייעצת לך,

לענות כמו שצריך, כי אחרת יפטרו אותך. את מבינה שיש פה יועצים משפטיים - - - את מאיימת על היועצת המשפטית? לא, אני מסבירה לה את דברי ההסבר. לא, כי נראה לי שאת מאיימת עליה.

לא, חס וחלילה, אני לא מאיימת. דברי ההסבר של החוק. הינה, יהיה כתוב את זה בפרוטוקול.

חבר הכנסת שמחה רוטמן, בבקשה. דרך אגב, הערת ביניים, הוא לא הפריע לאף אחד, אני מבקש לא להפריע לו. מי שיפריע,

ואני בקריאות, יבגני בשנייה ואת בראשונה. לכבוד היום-הולדת שלך אני לא מפריעה עכשיו. חבל שגלעד הלך, כי אני חושב שמה שגלעד אמר באמת דרש התייחסות, בייחוד לאור האמון הרב שנכח בקואליציה הקודמת, ובאחד החוקים הראשונים שהוא חוקק בוועדת החוקה, שאגב אם מדברים על רמיסת האופוזיציה, ייצרו בה רוב מלאכותי אפילו גדול יותר, קואליציה שהממשלה שלה הושבעה עם 60 חברי כנסת קיבלה יתרון של שני ח"כים בוועדת החוקה. טוב, עוד יהיה לנו על זה הרבה. אם מדברים על חלוקה במפלגת הליכוד. אני חייב לומר שבעיניי, אני רוצה למתוח עליך ביקורת,

אנחנו חברים, אני אוהב אותך ויום הולדת וזה, אבל אתה הרבה יותר מדי נדיב עם האופוזיציה. אני חושב שאתה צודק. אם אתה היית מתנהג כלפיהם בצורה שבה הם התנהגו כלפיכם כמפלגת הליכוד עכשיו, אני לא מדבר אפילו על זה ספציפית הליכוד - - - במה הוא נדיב? לא שמתי לב פה למשהו

אה, בזה. כן, סופר נדיב. אתם דרסתם בלי להתבלבל. אבל דרך אגב, זה נכון לעכשיו. אולי הוא יקבל את הביקורת שלי, מירב, אל תפריעי. אולי שמחה ישכנע אותי. המציאו כאן ועדה, ברור שהוא ייתן לנו מקומות. מזכיר את עליזה בארץ הפלאות.

אני מצטער שפה התנהל הדיון - - - אבל נא להתייחס. אז אני באמת בא אליך בטענות, אתה נדיב אליהם הרבה יותר מדי. בוועדה שתיקנה את חוק-יסוד: הממשלה, לצורך האמון הרב שנכח בקואליציה הקודמת, שהם אפילו תיקנו במיוחד את החוק, שאם לא יעבור תקציב, אז יהיה חילופים.

הם כל כך לא סמכו אחד על השני, שאפילו הם טוענים שאסור לסמוך על בנימין נתניהו כראש ממשלה, אז את החורים שנשארו הם סתמו, כי לא היה להם אמון זה בזה.

הממשלה? כנראה שיאיר לפיד לא סמך על בנט, ובנט לא סמך יאיר לפיד. לא, כי בצלאל סומך על ביבי. אם תיקנו את זה, אבל לא לפני. והעבודה לא סמכה על אף אחד אחר. נכון, זה לא היה לפני הקמת הממשלה. האמון המדהים. דאגו היטב, ואפילו צמצמו את הרוב. הם סומכים אחד על השני כי דרעי נתן את הערבות.

למיטב זכרוני נתנו פחות נציגים מאשר למפלגה של - - - אותו דבר. מיכל, מצטער, למפלגה שלך אז, למפלגה שלך עכשיו. לא הייתי במפלגה שלהם אף פעם. לא, זה היה תקווה חדשה. תקווה חדשה, כן. השאריות. אז אני כבר לא עוקב מי אצל מי. אבל תקווה חדשה, שהיו לה שישה מנדטים, קיבלה יותר נציגים מאשר הליכוד, כי זה היה מאוד מאוד הוגן. עם 30. אז אני רוצה לבוא אליך באמת בטענות, יואב: אתה הרבה יותר מדי נדיב. אני חושב שאתה צודק, ואני אקח את זה לתשומת ליבי. תהיה אכזר יותר. תרמוס. זה לא מהות הישיבה. תסכים איתי שלא על זה מדובר. אני חייב לקחת את זה לתשומת ליבי. אני לא מצליח להבין מדוע אתה כה נדיב כלפי האופוזיציה. תודה רבה, שמחה. ביקורת חשובה, ואני בהחלט אקח את זה לתשומת ליבי.

דברי טעם אמרת, שמחה. קודם כול אני שמח לראות פה את חבר הכנסת גדי איזנקוט. עוד לא יצא לי עוד לנהל ועדה כשאתה פה, אז ברוך הבא. מתן כהנא, בבקשה. לדעתי היית חבר בוועדת החוץ והביטחון כשגדי - - - אבל הוא לא היה כחבר כנסת. היית איתי. אבל הוא לא בא כחבר כנסת. על כל דבר יש לך מה להגיד. אני מברך אותו שהוא בא כחבר כנסת לוועדה, אני רואה פה פעם ראשונה וזהו. נקווה שהאופוזיציה תלמד לבוא לעבוד - - - בחוץ וביטחון נפגשתי איתו הרבה פעמים.

אדוני יושב-ראש הוועדה, ראשית מזל טוב ליום הולדתך.

אני אומר הדברים בעיקר כדי שארבל והייעוץ המשפטי ישמעו ושזה יהיה לפרוטוקול. עמדת המחנה הממלכתי שהדיון הזה הוא מיותר לחלוטין, כי כל עוד אין הצעת חוק ואין הצעת חוק עם פ', אז כל הדיון הזה מיותר. וכשתהיה הצעת חוק עם פ', הצעת חוק רלוונטית, אנחנו נדרוש דיון מהותי בוועדה שוב, כדי להחליט לאיזה ועדה זה הולך, ואין שום עניין בלהקים ועדה. זה כמו שאמר פה בועז, תעשה דיון כמה שאתה רוצה. זה דיון מיותר לחלוטין.

נשמח לשמוע אחר כך את ארבל. לגבי ההצעה - - - אז חכה, נדבר ספציפית. אני רק אומר לך, אני פשוט תכף אצטרך ללכת. לדעתי זה הקרנף בגובה נמוך שמכניסים בהצגת מתארים, אתם לא באמת מתכוונים שזה יקרה, אתה הרי מתכוון תכף להוציא את זה. על איזה ועדה אתה מדבר? הוועדה הזמנית לקליטה ועלייה. אני לא רואה אי זה משהו שמצדיק עכשיו ועדה זמנית. כמה עולים מגיעים עכשיו? יש משהו שאנחנו לא יודעים?

שאם אני אשמע מהאופוזיציה שיש התנגדות גורפת, כי אנחנו הצענו את זה - - - למה אתה מקים ועדה - - - מה קרה? יש איזו עלייה מרוסיה הגדולה שמגיעה? הינה אני מסביר לכם. בעקבות התחקיר שפורסם - - - דרך אגב, אני לא יודע אם אני צריך להסביר את זה, כי אם אני לוקח לתשומת ליבי את מה שאמר שמחה, אז אני צריך לעשות חשיבה נוספת. לא, אתה לא חייב לו. תהיה אתה, אל תהיה שמחה. האירוע הוא כזה: אנחנו חשבנו, למרות שאנחנו לא חייבים,

בניגוד למה שאתה אומר, אנחנו מקימים מספר ועדות זמניות, חשבנו להקים גם ועדה זמנית שתהיה בראשות האופוזיציה. אבל למה זו? דרך אגב, זו הצעה. קודם כול אם לא רוצים אותה אפשר להוריד אותה מסדר-היום. לא - - - הינה, הוא אומר שהוא רוצה. לא אמרתי שלא רוצים, שאלנו שאלה: למה - - - דרך אגב, יכול להיות שאפשר גם לחכות ונעשה דיון, ויכול להיות שאולי ועדה למדע אם אתם תגידו - - - אז זה לשאלה שלך. רק הצדקת את מה שאמרתי. זה הקרנף בגובה נמוך שעושים בהצגת מתארים, כדי שאחר כך יהיה לך מה להוריד - - - אני אומר לך שזו כוונתנו. אם האופוזיציה תגידי: אנחנו לא רוצים, אז מי אנחנו? אתה מציע אתה לאופוזיציה בלי התניות, נכון?

קרנף בגובה נמוך. לדעתי אתה הפלת אותה פעם. כל מה שהיה בסביבה אני הפלתי. לא, יש דברים כאלה שלא כדאי להפיל. והדבר השלישי, אני לא כל כך מבין את הרצון שלכם בלבקש הארכת זמן להקמת הממשלה. תגידו: עלה בידי, או שלא עלה בידכם. אבל אם עלה בידכם, ואתם סגורים כבר על האיושים של כל השרים, כל התיקים שחתכתם, פיצלתם, אז בואו תגידו - - - אז בוא אני אסביר לך. אני מופתע - - - תביאו מחר את מינוי היושב-ראש, ואולי נעשה את זה. למה שנביא לכם את מינוי היושב-ראש? כי זו הדמוקרטיה, מירב.

כי העם בחר בממשלה חדשה, הוא רוצה יושב-ראש כנסת חדש. הוא לא רוצה בריונים במליאת הכנסת. חד משמעית. הדמוקרט הגדול - - - מתן, תראה את הצביעות שלכם. מצד אחד אתה אומר: מה אתם צריכים זמן? מצד שני מיקי דוחה בשבוע את כל לוחות הזמנים. אז עזוב, בוא לא ניכנס לזה. יש לנו עוד הסכמים - - - קיבל הודעה - - - היה אפשר לעשות את זה מחר, עם כל הכבוד. יש מחר גם דיון על סגנים, יש נוכחות מלאה. היה אפשר לעשות את זה מחר. אתה יודע מה? עכשיו אני פונה אליך, תפנה למיקי שיעשה את זה מחר.

ממש לא.

שלפיד ייתן לו הוראה, כמו שהוא נותן לו תמיד הוראות, ושיעשה את זה מחר. ותפסיקו להיות צבועים. מדבר איתי מתן על זמן, כשאתם מושכים פה שבוע, מבזבזים לעם ישראל סתם זמן.

למה שנשכנע אותו?

כמה שיותר - - - אז זו התשובה שלי לשאלה שלך, מתן כהנא. את רק מפריעה, מירב. אני מפריעה? תיתן לי זכות דיבור, אני מחכה כבר הרבה זמן. כן, את מפריעה, תקבלי עוד מעט. מיכל, בבקשה. שאלו כאן כמה פעמים, למה אנחנו מקימים ועדה על חוק בלי פ', על כל מיני דברי הסבר. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה: כנראה שכן היה רצון לנסות להעביר חקיקה בצורה שהיא לא נכונה, שהיא בלתי אפשרית, רצו להתחיל לזרות בעיני הציבור, שזה לגיטימי לתת ולעשות הליכים עוד לפני הרכבת ממשלה. הסיבה האמיתית בסופו של דבר היא שזאת ממשלה שהולכת לתת חוק לכל ח"כ. אני לא יודעת מה אתה ביקשת, קיש, אבל חוק לכל ח"כ. יש חוק למורשע בפלילים.

תרשום את הרעיונות. שלמה, לשם שינוי אני לא הפרעתי לך כשדיברת, ותאמין לי שהתאפקתי.

אבל יש לך שלוש דקות. יש חוק למורשע בפלילים שגנב מהציבור פעם ראשונה, פעם שנייה, ועכשיו בוא נראה מה יהיה בפעם השלישית. אחר כך יש חוק להומופוב שוביניסט, שיהיה שר חינוך בפועל. אחר כך נותנים עוד חוק לבן אדם שכמעט לא עשה צבא, אבל בוא ניתן לו סמכויות של צה"ל. יש חוק לכל ח"כ. אבל בסוף הסיבה שאתם עושים את כל הדברים האלה עוד לפני הרכבת ממשלה היא בגלל שאתם חלשים וסחיטים, כי אם אתם לא תשלמו במזומן עכשיו לשותפות הקואליציוניות שלכם לא תהיה לכם ממשלה, וזאת האמת. הערבויות של דרעי כבר לא עובדות לאף אחד, אף אחד כאן לא מאמין לאף אחד. כמה זה בדולרים 53 מיליארד? כולם יודעים שיושב-ראש המפלגה שלכם הוא שקרן, חלש וסחיט, ולכן הוא רוצה להעביר את הדברים האלה לפני הרכבת הממשלה.

כי הוא חייב לשלם במזומן, כי ככה נראה ראש ממשלה בן ערובה סחיט. אז אנחנו נשתדל לא לתת לכם לשלם במזומן, ולא לעשות שטויות על חשבון הציבור. איך אמרת? למען עם ישראל. תודה רבה. מירב, בבקשה. תודה, אדוני. מזל טוב ליום ההולדת שלך. תודה רבה. אני יודעת שאנחנו נתייחס לגופו של עניין כשגם יגיעו הוועדות. לא, עכשיו יש דיון, אחרי זה לגופו של עניין. אל תדאג, אני גם אתייחס כשתגיע הוועדה.

אז נצביע. אחד זה על הוועדה של הכשרת העבריין, שזו הוועדה, שאיך קראתם לה? חקיקה לקראת שני חוקים, אחד להכשיר עבריין שהורשע בפלילים, ורק בגלל שהוא קיבל מאסר על תנאי זו הסיבה היחידה - - - יש לך דברי הסבר מלאים, את יכולה לקרוא אותם ולהבין בדיוק את מטרת החוק, למרות שהוועדה כשלעצמה לא קשורה. תחסוך לי את זה. אה, אני אחסוך לך, בסדר. אתה הולך להכשיר בן אדם שקיבל פשוט מאסר על תנאי - - - מי זה, רם בן ברק, עם ה-4 מיליון שהוא לקח, שמבקר המדינה כתב עליו שהם רימו את המשטרה וניסו לקחת 50 מיליון? על מי את מדברת? אתה אל תדבר על רם בן ברק, כי בניגוד לחברים שלך הוא לא עבריין כמוהם. הוא היה סגן ראש המוסד כשאתה - - - על לפיד שניסה עם חוק ישראל היום וקיבל כותרות בכל העיתונים, סיקור אוהד? על מי אתם מדברים? מי העבריינים כאן? חסר?

זה שישב בכלא, קרעי. זה שיש נגדו כתבי אישום פליליים. אני מסתדרת, תודה. אל תעזרי לי. אם את רוצה שאני אקרא למיכל שיר קריאה ראשונה תגידי לי. אתה תהנה מזה, נכון? נכון. אז את מבינה איך זה נשמע כשאמרת את זה בהתחלה. לכן אמרתי לך, ואם לא היית מתפרצת היית מתקנת את דברייך.

היית מתפרץ לדברים שלי - - - איך יכולתי? אמבוש.

אני מקשיב לך. בניגוד אולי לאחרים פה אני מקשיב לך. ושמעתי מה אמרת על איתמר בן גביר, ואמרת: ואילו אני רק אתמול הייתי זה היה

אין שום בעיה. זה נושא שלא צריך להרחיב עליו. אוקיי, שמנו בצד. הוועדה לענייני קליטה אני חייבת לומר שזה דבר שהוא מאוד חריג. בדרך כלל הוועדה המסדרת לא מקימה ועדות מיוחדות מהסוג הזה.

היא מיוחדת זמנית. היא חייבת להיות מיוחדת.

זה היה אז פברואר 2020 בשיא הקורונה,

הייתה על היערכות מערכת החינוך לשנת הלימודים הבאה,

ומיגור הפשיעה בחברה הערבית. זה באמת היה דבר חריג,

אז לא היו חוקים.

אז אנחנו לא נעשה את זה ישירות מולכם, זה העניין.

בשיחה שישבתי עם יריב לוין הוא אמר: אני רוצה לראות שאנחנו פועלים בצורה מאוזנת,

אה, בסדר, אם להיום זה מקובל. אל תסיר את זה כנושא.

כיוון שאם תוקם ועדה אחת בודדת אז אי-אפשר יהיה לראות את כלל ההרכב הסיעתי, ובעינינו נכון יותר שהוועדות הקבועות יוקמו במקשה אחת, תוך הידברות - - - כשחוקים יקבלו פ' אז אתה לא תחסוך דיון? אני בוודאי אחסוך דיון, אני אביא את זה

הדיון הבא יתחיל בחוות דעת משפטית? לא. יכול להיות שלא יהיה דיון הבא ולא תהיה ממשלה בוא, עזוב, אני יודע שזה מה שאתם רוצים. אבל בוא נתקדם, אני מנסה להבין.

מגבלה של חברים בוועדה. זה העניין.

17. 17. ולא יהיה יותר.

אנחנו כמובן נתנגד לזה.

מתן וגדי, וגם יש עתיד,

אם אתם תהיו מוכנים - - - די, אנחנו כבר ויתרנו עכשיו - - - אין בעיה,

יש לך את אפרת שאומרת - - - שזה לא יקום ולא יהיה.

אבל מצד שני, את צריכה להבין - - - אני מבינה,

מותר לך, זה

לא, למה פה אחד? קודם כול אם אתם מציעים פה אחד אז זה מתקבל.

זה ברור.

ולמשל,

לזה אני לא אסכים,

מוכן ללכת למודל שדורס מישהו שמתחשק לך ושאתה עושה מה שאתה רוצה.

אדוני היושב-ראש, שתי הערות.

והיא נוגעת לשאלת ההבנה של המושג ייצוג סיעתי בהרכב הוועדות.

אני חייב לציין שזו הפעם הראשונה תעזבו שאין פ' זו הפעם הראשונה שאני רואה דברי הסבר לחקיקה בלי הצעת החוק. זאת אומרת, תעזבו באיזה שלב זה נמצא באישור.

כשאמר שלמה "חבורה",

לא, הוא אמר "חבורה", הוא אומר "מושחתת". הוא לא אומר עליך. בסדר, אני חושב שזו הצעה שהיא ממש לא מושחתת, היא

זו קונסטרוקציה שתלויה באוויר, שחפה מכל עוגן,

מוסרי. ואני קורא מכאן לפרקליטות המדינה לשקול את ביטול ההסכם שנחתם עם חבר הכנסת אריה דרעי, כי ההסכם הזה נחתם בכזב, תוך הצגת מצג שווא על ידי חבר הכנסת אריה דרעי,

תודה רבה. אני רוצה להתייחס. זה גם מעיד על החולשה שלו.

שבחרו באיש הזה.

הקשבתי לך. עכשיו אני אומר לך דברים שאני לא מתחרט עליהם: דברי בלע אמרת בעיניי,

אז אני מבקש: אל תפריע. לא מפריע לך.

בצורה הכי ברורה: זה שאתה

אבל מעבר לאריה דרעי, כל אדם שיש לו חשש כזה לא יוכל להיות - - - יואב,

יואב, שאלה, ברשותך, לא בהתרסה.

אני חייב לשאול אותך שאלה,

זו כמעט בהגדרה תהיה חקיקה - - - לא חקיקה מהירה. אני אומר למה. אם אתה אומר

שהוא נועד ליצור הרמוניה משפטית, יצטרך להיגמר תוך עשרה - - - אני לא טוען שזה גם לא יחול על השר דרעי. אבל אנחנו כרגע מדברים על הפרוצדורה.

נקודה.

אין. יש בהירות.

ולכן אני רוצה שזה גם יהיה על הרקורד, שאני מתנצל בפניו על הרמת הקול אתמול. דבר שני, אני קצת מקשיב לדיון, והנושא בעיניי די ברור.

אני אגיד לך דבר אחד: מה שהתכוונו לומר זה בוודאי שיש לנו דין וחשבון לציבור. דרך אגב, ראינו את זה גם בקלפי לא מזמן. יותר מזה, מה שניסינו לומר,

שהוא מבצע מדיניות וקובע מדיניות,

דוגמה היפותטית,

עליו: מבחינתנו זה בסדר גמור שיהיה שר, שימשיך להיות שר.

בסוף הציבור נתן לכם את המנדט. סליחה שאני מפריע, הוא נתן גם לו את

המשטרה מהווה זרוע ביצועית עיקרית של משרד זה, נושאת באחריות העיקרית לשמירה על הסדר הציבורי. ביצועה של משימה זו במדינה דמוקרטית מחייב איזונים מתמידים בין השמירה על הסדר ומניעתן של עבירות מצד אחד, לבין שמירתן של חירויות האזרח מצד

"נדרש ממנו לעמוד על המשמר, ולדאוג לכך שיהיה בידיו את כל המידע הדרוש לצורך פיקוח על עבודת המשטרה וקביעת המדיניות המנחה אותה, וכדי שיוכל לקבל החלטות מושכלות. אכן השר לביטחון פנים אינו אמור להתערב בהחלטות אופרטיביות פרטניות של המשטרה. הוא גם אינו אמור להתערב בהחלטות בנושאים מקצועיים, כמו חקירות.

מחובתו לגלות מנהיגות בנושאי מדיניות, לגבש סדר-יום. ובעשותו כן, עליו לדאוג לקבלת כל המידע הרלוונטי, ולקבלת ייעוץ מאנשי המטה המבצעי שבמשרדו באשר למשמעות המידע". זו המטרה של תיקון החקיקה שנעשה. הקראתי את האיוש שבע קואליציה, שש אופוזיציה. שמענו את ההערה של גלעד קריב שאומר: בואו תסתכלו על כל ארבע הוועדות הזמניות כמקשה אחת ותנסו לאזן, כדי שלא בפני כל ועדה תגידו: אנחנו קטנים ולא מגיע לנו, ואז זה יימחק. זו הערה נכונה לסדר הזה. אם מישהו רוצה להתייחס למה שקראתי? ווליד, בבקשה. תודה רבה, היושב-ראש. לפי הבנתי, ועדת אור פרסמה את המסקנות שלה מזה שנים רבות, אני לא יודע, בערך 20 שנה.

ולא עניין אתכם. אז הייתם בשלטון במשך שנים רבות, לא עניין אתכם. כנראה לא שמו לב לזה. כן, אז עכשיו הם שמים לב לזה. מוטב מאוחר לא כלום. אני שם לב שהם שמים לב בעקבות בקשתו של המורשע שאמור להיות השר - - - זה לא בעקבות בקשתו, זה בעקבות המצב במדינת ישראל. נושא הביטחון האישי במדינת ישראל.

יואב, אני אומר: אנחנו כחברה ערבית רצינו במימוש מסקנות ועדת אור, אבל במימוש כל מסקנות ועדת אור, כולל בהיבטים של חינוך, שצריך לתת למשטרה ביחסה כלפי החברה הערבית, ועוד הרבה מאוד דברים שנכתבו במסקנות ועדת אור. אבל עכשיו לבוא ולתפור את הנושא הזה לפי בקשתו ותנאיו של האדם שהכי היה לא מנומס עם שוטרים, והתעמת איתם עשרות פעמים, והוגשו נגדו עשרות תיקים בגין תקיפת שוטרים. הוא התגאה שהגיע לסמל של הקדילאק, ואחרי זה הוא אמר: הוא יגיע אליו. דרך אגב, הוא גם הגיע אליו. אז עכשיו אני מודאג מאוד - - בצדק.

הרשימה הערבית המאוחדת): - - שדווקא בשל תנאיו של האיש הזה, הולך להיות מועבר שינוי שייתן כוח לאדם שאין לו טיפת אחריות כלפי חתכים גדולים בחברה הישראלית. ואדם שהולך להיות מופקד על ביטחון הפנים צריך להיות מופקד על ביטחון הפנים של כל אזרחי מדינת ישראל, לא רק של חלקים ממנה.

תודה. ועל כן מהותית אני אומר, שזה יהיה תיקון מסוכן מאוד, אלה יהיו סמכויות מפליגות מדי לאדם ללא אחריות כמו בן גביר.

אני חייב לומר לך, כמי שאכן מכיר את בן גביר היטב, לומר עליו שהוא לא מתכוון לעשות דברים בשביל כל אזרחי ישראל זה פשוט לא נכון. הוא מצהיר תמיד על זה. לא, הוא אומר בצורה מאוד ברורה. הוא מפריד. חבל שאתה הולך לכיוון הזה.

אני לא הולך,

אני אומר מה שאני שומע ממנו. הוא רוצה לשלוח אותי לסוריה. ואיתי כל החברה הערבית הוא רוצה לשלוח לסוריה. הוא אומר מוות לערבים. אז קודם כול הוא תמיד אמר מוות לערבים. הבוס שלך בצדק אמר לי: תשנה את הגרסה.

התמתן, אה? בועז, בבקשה. ועוד פעם, יש לי בעיה עם עצם הדיון הזה. אני שמעתי והקשבתי למה שהקראת בדברי ההסבר, ועוד פעם אתה רוצה להקים ועדה מיוחדת לאיזשהו תיקון שאנחנו לא ראינו, רק שמענו עכשיו את דברי ההסבר.

אם אתה מקשיב לדברי ההסבר,

ב-1950 לדעתי וילהלם צייסר היה השר לביטחון לאומי, שר לביטחון המדינה זה נקרא שם, כמו מה שעכשיו הולכים למנות את שקד. והוא הביא דברי הסבר, שאני לא יודע גרמנית, אבל אני בטוח שהם די דומים, להקמת מוסד שבקצרה קראו לו שטאזי. וככה הקימו את השטאזי, בצורה דמוקרטית בגרמניה המזרחית. מה זה בעברית שטאזי? זה קיצור של ביטחון המדינה, משהו כזה. משטרה. בידי בן אדם פוליטי,

בממשלה עם חוקה,

דמוקרטית בגרמניה המזרחית. ככה הקימו שטאזי. איך אנחנו יכולים להיות חלק מדיון כאילו טכני על הקמת ועדה, שאמורה לשנות את היחס בין הדרג הפוליטי לרשות האכיפה במדינת ישראל ולהתייחס אליו כאל טכני, כשהפחד או החשש - - - כי זה התפקיד של ועדה מסדרת וועדת כנסת, הם מתייחסים לדיונים כטכני ומחליטים מה עושים. זה הכול.

הוועדה הזו,

אתה יודע היטב,

מה לעשות. אבל החשש הוא שבעקבות גם חולשה של מי שאמור להיות ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל - - - אנחנו לא חוששים,

חולשה, לא חשש. אנחנו לא חוששים, וגם הוא לא חלש. כתוצאה מהסחיטה. אני מקשיב למה שאנשים אומרים, מה שהוא דיבר על לחקור את החוקרים, ועל זה שהמשטרה מושחתת, ועל זה שיש שם בעיות, ומה שדיברו על מי שהיה מפכ"ל המשטרה לשעבר. ושמעתי היום שהשר המיועד לאותו ביטחון לאומי מנע מהמפכ"ל הנוכחי למנות אנשים, ועוד כל מיני דברים, הדבר הזה מאוד מאוד מדאיג. אז אני לא יכול להתייחס לדיון הזה כאל טכני, ואי-אפשר להצביע על הרכב של משהו שאמור לשנות חקיקה,

אני חייב לומר לך, שאותי מאוד מדאיג שהשרים שלכם במשרדים ממנים אנשים ומעבירים תקציבים למקומות נוראיים בימים אלה. אתם לא בשלטון יותר, תתעוררו.

הם ממשיכים להתנהג כמו שהם רוצים, וקוראים למרד במדינת ישראל, ומתדרך אלופים בצה"ל. אל תתחיל איתי.

יושב-ראש הוועדה, בגלל שראש הממשלה המיועד הוא ראש מפלגתך אני רק מזהיר אותך, אותו בן אדם שהקים את השטאזי ניסה להדיח אחר כך את מי שהיה מזכ"ל המפלגה שלו.

אני מברך על הרגע שניצחנו, ומחכה לרגע שראש הממשלה המיועד יקבל את התפקיד. אני רק שאלה, הבהרה כמו שנהגת לומר את זה קודם לכן: שמעתי אתמול בתקשורת שמתוך החדרים נתניהו הודה שמדובר רק ב-2 מיליארד שקלים.

אז היות שכבר ראיתי שדבררת פה, היית פה דובר מצוין של כולם, אולי אתה יכול לדבר גם על זה. אני לא מדבר על דברים שאין לי מושג. אני יודע שאתם אוהבים לדבר על דברים שאין לכם מושג.

ווליד, כמה מיליארד עברו? 53 מיליארד עברו השנה? יותר.

אפרת, את בקריאה שנייה. טוב, מישהו עוד רוצה להתייחס לוועדה? אני רק חייבת לומר, שאני לא מבינה את הוועדה הזאת, את הדיון הזה. אני חושבת שזה לזרות חול בעיניים שלנו כנבחרי ציבור ושל הציבור. היות שגם אין פה הצבעה, היות שאין פה חוקים כדי שאפשר יהיה לדון בהם, אני לא יכולה לשתף פעולה עם הפייק הזה. אז דיברנו על זה ואמרתי לך: ההפך, דווקא בגלל לוחות הזמנים הקצרים - - - אבל - - - אני עונה לך, אל תפריעי. אתם יודעים מה? כשהייתם פה בכיסא, עשיתם מה שאתם רוצים, סתמתם לנו את הפה. לא שמתי לך את הפה, אתה יודע את זה. שמתם את - - - לא נתת להוציא מילה בכיסא שלך,

היא היחידה. לא סתמתי. ואנחנו עכשיו החלפנו תפקידים, ואני מבקש מכם לא להפריע. ואני אומר לכם בצורה הכי ברורה: אין לנו הרבה זמן, כי לוחות הזמנים מגדירים סיום לאירוע הקמת הממשלה. חשוב לנו שהחוקים ידונו, ובצורה משמעותית וארוכה, עם דגש לכל הנושאים שעל פה. עשינו את הדיון הזה בשביל לשמוע את הדברים האלה. אני מברך על כך שהדברים - - - אבל עד אז לא תקימו ממשלה, יואב? אני שואל. ווליד, אני לא רוצה לשמוע שאלות שלך עכשיו.

עד שלא מעבירים את זה לא תקימו ממשלה? לא. ווליד, אתה בקריאה שנייה.

אני מברך על כך שהדיון נעשה והבהרנו את הדברים. עלינו על כמה נקודות נכונות. אנחנו נסיים ונביא עם חקיקה שתתקדם, וברגע שהחקיקה הזו תגיע חזרה לוועדה הזו, ופה אני אומר גם קצת תשובה על מה ששאלתם קודם. אנחנו נראה אם לאחר הדיון שעשינו פה יש צורך נוסף באיזושהי התייחסות או שאפשר ישר להצביע, או שיש צורך. תילקח החלטה ברגע שהחוקים יגיעו. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:00.